על סדר היום רביזיה שהגישו חברי הכנסת אלי אבידר ואלעזר שטרן על פניית יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון בדבר טענת נושא חדש. ניתן לחבר הכנסת אבידר לנמק את הרביזיה. מבחינתי אפשר להביא את הנושא להצבעה. בכל זאת, תגיד איזו מילה?

אנחנו נמצאים באירוע היסטורי שאנחנו עוד נתבייש בו עוד הרבה מאוד שנים.

אמרתי את זה כבר פעם אחת. אתה רוצה שאני אגיד את זה עוד פעם? זה לא מכבד אותנו. חשבתי שלפעמים חברי כנסת צריכים להיות מרוצים על התקופה שהם נמצאים בה, ואני באמת מרוצה,

בתקופה כזו, שיש התרחשות כזו והיא לא התרחשות רגילה. אבל כל יום שעובר וכל שעה שעוברת רק הופכים את זה לבושה יותר גדולה, לצערי. אני לא צריך להשיב, אני רק צריך להגיד באופן כללי שמכיוון שאנחנו עוסקים ברביזיה לנושא חדש, הוא נושא קונקרטי וענייני, כמובן שכל אחד יצביע לפי הבנתו אבל אני עדיין חוזר על הדברים שאמרתי קודם הדברים צריכים להיות בצורה מסודרת, כפי שנקבע אתמול, בצורה שבה הכנסת תדע להתנהל בצורה מכובדת שתכבד גם אותה ואת מעמדה וגם את הממשלה. אז אנחנו נקיים את ההצבעה על הרביזיה. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו

נגד 5 הרביזיה לא התקבלה. אני מודה לכם, הרביזיה לא התקבלה.

יש בקשה של יושב-ראש ועדת החוקה,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 אסירים וכלואים) לפני הקריאה השנייה והשלישית. הבקשה התקבלה לאור העובדה שבישיבתה מהיום ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה את פיצול הצעת החוק כאמור, את הצעת החוק ניהול דיוני ועדת השחרורים והוועדה לעיון בעונש (נגיף הקורונה החדש), וסיימה את הכנת הצעה לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים) לקראת שנייה ושלישית, והם מבקשים את אישור הוועדה להביא את ההצעה הזו להצבעה במליאה היום. אם זה מקובל עלינו אז נוכל - - - זה הגיע בהסכמה שם, בוועדה?

גם הפטור?

אם כך, לאור העובדה שמדובר בהסכמה, אני מבקש להעלות את זה להצבעה. מי בעד בקשת יושב-ראש ועדת החוקה,

פה אחד, ההצעה התקבלה. אני מודה לכולם, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:15